בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מקדמים בברכה את שר הרווחה ידידי חבר הכנסת יעקב מרגי. נשמע

נקיים את הדיון בנושא וכמובן תישאלנה שאלות וייאמרו דברים על ידי חברי הוועדה והשר ישיב עליהם. לפני שהשר מתחיל, אני מבקש לומר שאנחנו

נחזור להצגת תקציב משרד הרווחה. בפתיח אני רוצה לומר שגם אני עם הוותק שלי בבית הזה הופתעתי מעוצמתו ומגודלו של משרד הרווחה. הופתעתי למרות שהייתי מקורב לסוגיות החברתיות. אני אומר את זה גם לטובת הציבור. את כל אחד מעניינת חלקת האלוקים הקטנה שלו, מי במזון, מי במוגבלות,

מוטת הכנפיים של המשרד היא רחבה מאוד. כפי שאמרתי לכם, הייתי מופתע. לצערי הרב לא כל הסוגיות של משרד הרווחה זוכות ליחס,

אני אומר לכם מה שאמרתי לראש הממשלה בדיון

40 מיליון שהיו צריכים להיגזר על משרד

אני שואל אתכם, אני בתת איוש, אתם תשמעו כאן במצגות המשרדים על תת

אני בתת איוש בכל

יש את דוח השופטת שולי דותן שעמדה בראש ועדה ציבורית, בעקבות התעללות במוסד בני ציון. יש בו אמירה קשה מאוד ואני אימצתי את כל מסקנות הוועדה כאשר

החוסים, המטופלים והאוכלוסיות שלנו לקהילה.

רבותיי,

מנער ועד זקן, חוסות אצלנו.

אל תשכחו שהייתי יושב ראש ועדה ואני קנאי לסדר בוועדות. אני לא רוצה לפתוח שאלות. יגיע שלב השאלות.

נתחמק מהשאלות. רבותיי, הארגונים אומרים לי אל תמהר, העיקר שזה לא יהיה במיקור חוץ.

האתגר שלנו בשנים הקרובות הוא לשפר את מצבם של שורדי השואה כמה שיותר. מי שמבין פרקטיקה פרלמנטרית, בתחומים שאני לא מבין

יש כלי שנקרא שאילתות, יש חברות וחברי כנסת רציניים ששואלים ומקבלים תשובות.

אני אעמוד ואומר את התודה והברכה למי

הביטחון התזונתי הוא כלי שימושי יום יומי למצוקות של האנשים הכי קשים בחברה הישראלית,

אם מישהו רוצה צפירת הרגעה שהסוגייה הזאת לא

עוצמה שמוודאים מיצוי זכויות של האוכלוסיות והמיזם לביטחון תזונתי. כל הפעולות שנוגעות באנשים עם מוגבלות, אנחנו פועלים להרחבה של שירותים

המשרד נערך במרץ לממש את חוק המוגבלויות שעבר בכנסת הקודמת. בבסיס החוק הזה, העיקרון המרכזי שלו הוא חופש הבחירה של אותו אדם עם מוגבלות ושאיפה לעבור לדיור בקהילה, בשונה ממה שקורה היום.

לא ארחיב כאן הרבה אבל כפי שתוכלו לראות אם אני מפלח

שזה בעצם אני מתחבר למה שאמרתי קודם לכן - סוגיות טבעיות לחלוטין. כולנו נגיע לגיל זקנה ואנשים עם מוגבלות בדרך כלל נולדים כך, לא רק אבל בעיקר נולדים כך ובעצם אין שליטה על

אותו דבר במערכת החינוך. יש את החינוך הביתי ויש את הקהילה וגם במערכת הרווחה. מערכת הרווחה יודעת לתת פתרונות. אם אפשר לסכם כי אני רוצה לתת לחברים.

יש לנו שירותים לאורך כל הרצף. כל השאר זה בעצם מערך תומך, קטן, מאוד יעיל על מנת לספק שירותים לכל החוסים שנמצאים במסגרות. מה זה שכר עובדי

רגולציה 26 מיליון שקלים בשנת 2023 ו-64 מיליון שקלים בשנת 2024. תמריצים לשירותי רווחה בשירותים האזוריים 25 מיליון שקלים בשנת 2023 ו-60 מיליון שקלים בשנת 2024. כמו שאני אומר תמיד לעולם הצרכים

יחד עם זאת אנחנו קיבלנו תוספות משמעותיות שאנחנו מתכוונים ליישם

אני מבקש שאתם תשיבו עליהן אבל קודם נאפשר למי שנרשם להתבטא. אולי היא תיתן לנו את התשובה ונחסוך לנו.

אי אפשר.

מעניין. לא, בכל מקרה יהיה מעניין. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אחרינו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה רבה. אני רוצה להודות לשר הרווחה השר

אני חושב שזה נושא מספיק

במיוחד לאור המספרים הגואים לאחרונה של מעשי רצח, 65 מעשי רצח עד כה מתחילת השנה, ומשרד הרווחה הוא אחד הכתובות והמשרדים החשובים לטיפול ומניעת הנגע

כולנו עדיין בטראומה של מקרה הרצח המשולש והמזעזע בטייבה. לא הייתה נורה אדומה במחלקת הרווחה. זה נושא ששווה התייחסות. באלימות ופשיעה ומעשי רצח,

יש נרצחים, יש פצועים ויש פצועי

התרשלו בטיפול בפשיעה בחברה הערבית, נתנו לנשק לזלוג. אתה יודע מה מקור הנשק מספר אחד בחברה הערבית? בסיסי הצבא. זאת לא רשלנות. זאת מדיניות. 70 אחוזים מהנשק מגיעים מבסיסי הצבא. יכול לזלוג חודש, חודשיים, שנה,

אמרתי שאם אני לא אעלה, אני לא בטוחה שיהיו רבים שיעלו. שנית, גפני תמיד מקצץ לי בזמן הדיבור כשאני מגיעה לנושאים הכלליים. אני רוצה להדגיש שוב את העניין של

מצד אחד חלק מהרשויות המקומיות הערביות או הלשכות כן הולכות בכיוון הזה ואז התקציב שניתן להן מתחילת השנה למסגרות חוץ ביתיות, יש בו עודפים. נלחמנו כדי להגיע

בארנונה וכולנו יודעים שזה לא עובד בצורה כזאת. אני חושב שזה צריך לעבור באופן ברור למשרד הרווחה. בעניין של המעונות

כולנו יודעים שיהיה קיצוץ רוחבי. חבל שאנחנו לא מביאים את זה ואני פונה לאוצר ואומר שאנחנו לא נאשר כאן תקציב שבאמת אחרי שהוא יעבור, תבואו לכאן עם קיצוץ תקציבי רוחבי למשרדים. אם היינו

לכן פתחתי בה. קצבאות אזרח ותיק. קצבת אזרח ותיק נשחקה מאוד ב-20 השנים האחרונות ובטח עכשיו בתקופה של אינפלציה גבוהה. לפני שנה היו מגעים לגיבוש

יש בישראל כחצי מיליון משפחות שנמצאות של אי ביטחון תזונתי. ושוב, בסוף אנחנו כאן בדיונים על התקציב ולא בוחנים כאן את היושרה של

אני יודעת וגם אתה והצוות במשרד יודע שיש עובדים סוציאליים שלא עובדים במקצוע כי לא משתלם להם לעבוד במקצוע וגם לא בטוח לעבוד בו. לכן אם אנחנו נשים דגש על הנקודה הזאת,

בנושא של ההדרה

אנחנו מודעים ומודעות למגבלות של התקציב אבל המגבלות של התקציב הן גם סדר עדיפות ולכן חשוב גם להגיד כאן מה באמת יישאר אחרי הקיצוץ ומה המנגנון דרכו הוא יחולק.

הסעד ולא למקום של הרווחה אבל בכל זאת אם אנחנו עדים, ואנחנו כן עדים

את גפני,

נכון. ועדת הכספים עבדה על זה.

וגם אותך מרגי, השר

יושב ראש הוועדה, עשית רבות וגם חשוב לי לומר בפורום המכובד הזה שתודות לרצון הטוב שלך גם הקמנו את הוועדה למען שורדי השואה בכנסת הנוכחית כי אתה נתת לזה את ברכת הדרך ואני מוקירה את

נושא אחרון. בשנת 2017 הייתה הוועדה הבין-משרדית שהוציאה מסקנות איך אנחנו ממגרים את האלימות בתוך המשפחה. הוועדה הזו קבעה שכל שנה התקציב למימוש התוכנית יגדל ב-50 מיליון

אני רוצה למקד את הנושא שעליו אני רוצה לדבר בנושא אלימות מינית. כבוד השר התייחס בתחילת הדיון לנושא של אלימות במשפחה אבל גם הנושא של אלימות מינית הוא נושא מאוד מאוד

הן רוצות להישאר אבל הן בורחות, וזה למה?

בסופו של דבר יש לנו גם את יוקר המחיה וצריך להביא לחם הביתה. כשהן לא מצליחות, הן בורחות עם דמעות אבל הן

יודע שהסכום של 45 מיליון גדל ל-100 מיליון. אני יודע שגם הגדלת את הקמחא דפסחא בעוד 5 מיליון כך שבעצם אנחנו עומדים על 51 מיליון. זה לא מופיע בתקציב.

מה נשאר בו, מה לא. דווקא בסוגיות הבוערות הלאומיות האלה צריך שזה יהיה כמה שיותר שקוף וברור כדי שנוכל גם לשפר ולתקן. לגבי התוכנית לאי ביטחון

לא רק שאנשים טובים, ככל שהם יבואו עם שליחות, לא מבינים איך לטפל בנוער הפצוע הזה אני אומרת את זה כי הוא עבר הרבה בחייו הם לא פעם עושים נזקים

בבית בגלל שהמועדון שהיא הייתה צריכה להגיע אליו לחירשים-עיוורים פשוט התקציב לאותם מתווכי תקשורת שאמורים להנגיש לה

אם היא רוצה ללכת לסידורים ביום יום,

היא לא יכולה כי אין את האדם שמשלמים לו לתווך את התקשורת. אני יודעת שהשר מכיר את הנושא

משרד השיכון אומר לי שאין לו דירה לתת לי. זהו, תתמודדי. הילדה שעוברת כל שנה מדירה לדירה כי ברגע שבעל נכס רואה שיש ילד נכה, הוא מעלה את שכר הדירה ב-2,000 שקלים כי הוא יודע שמשרד השיכון מסייע לי. גפני, אני פניתי גם אליך אישית. אני יכולה להגיד לך כסייעת פדגוגית בחינוך הקשה שהמצב גרוע. אין אנשים ולא יהיו אנשים בתנאי עבדות. השכר זעום. אני עובדת שישה ימים, צריכה לדאוג לחייל ולילדה הזאת, המשכורת היא 7,000 שקלים. אני עובדת מ-7:30 בבוקר עד 15:30. זה לא יעלה על הדעת. מאיפה אני אמורה לפרנס? הילדה הזאת, 7,000 שקלים הוצאות לטיפולים. כל יום. 800 שקלים תרופות, 800 שקלים טיטולים, איפה ספוגים? איפה כפפות? אני פונה לרווחה, תשע שנים הילדה הזאת מוכרת בשיקום. איפה הכספים? גפני, אני רוצה רק שתדע מי מעורב בחדרה. כל הגורמים הרלוונטיים. עיריית חדרה, רווחה. אני מדברת עם ישראל קופרברג, שולחת לו תמונות מטיפול נמרץ, ניתק לי את הטלפון בפנים. הוא אמר לי תמתיני. הוא עבר לשיחה עם משפחה אחרת. לא נעים לי להגיד לך, משפחה חרדית שקיבלה דיור ציבורי בעוטף עזה. הוא העביר אותה לדירת גן כשאין שם ילד על כיסא גלגלים. לירושלים. עם כל הכבוד רבותיי, זה פער עצום. אני מדברת איתך על 800,000 שקלים להציל את הילדה. אני במלחמה איתם, במלחמה עם ביטוח לאומי, עם הרווחה. מיטל, אפשרתי לך לדבר. השר אומר שהוא הטיל על העוזר שלו ללוות אותך ולראות שהבעיה נפתרת. גם אני אהיה בעניין. אנחנו נעשה כל מאמץ שהבעיה שלך תיפתר. מה שאת מעלה, זאת מצוקה אמיתית קשה וצריך לטפל בה. לכן אפשרתי לך להעלות את זה.

אני שלוש שנים מבקשת לעבור לרעננה כי שם יש עזרה. לא לטפל בזה? סליחה. תודה רבה. גיא סלומון. משפט. אני רוצה שהשר ישיב. דיברו כאן חברי וחברות הכנסת בנושא הזה. 4,000 ילדים ועוד אלפי הורים כל יום בתקופה האחרונה נמצאים במצוקה כי אין להם מושג אם הילד שלהם עם מוגבלות קשה יגיע בבוקר למסגרת ואם המסגרת תהיה פתוחה. הזכירו כאן את נושא הסייעות. הסכם השכר החדש שנחתם, והוא מעולה, בין השלטון המקומי להסתדרות על שכר הסייעות יצר פער בלתי אפשרי בין הסייעות שעובדות בחינוך לבין הסייעות שעובדות ברווחה. אני חוזר עכשיו מפגישה במסגרות שלנו עם עשרות סייעות שהודיעו לי שהן מתות על הארגון אבל לא יישארו בו כי אין להן יכולת להכיל פער של 20 אחוזים. נמצאים איתי כאן חבריי המנכ"לים שתכף תשמעו את חלקם. אנחנו לא נשמע אותם. זה לא איום אלא זאת מציאות שהיא בלתי אפשרית. תודה רבה. אדוני השר, בבקשה. אני אתייחס לדברי מיטל. אני לא מבטיח לך פתרון כל הבעיות אבל אני מבטיח לך תשומת לב מלאה. העוזר שלי יתמקד בכך. מיצוי זכויות מרבי. אם צריך גם לזעזע משרדי ממשלה אחרים, נעשה זאת. תודה. שאלה שחזרה ונשאלה על ידי כמה דוברים, סוגיית הפלט. בדיון שהיה בממשלה, בדיון האחרון, אין משרד שלא מלין על הפלט. בעקבות האמירה שלי, ראש הממשלה עצר את הדיון, ירדו להפסקה של כמה דקות עם שר האוצר, חזר עם הבטחה אחת והיא שעד לאישור התקציב בכנסת יימצאו חלופות. לא יהיה קיצוץ ברווחה. זה מופיע בפרוטוקול. לא יהיה קיצוץ פלט בתקציבי הרווחה. אני מבטיח לכם.

מה יהיה בעתיד, אני לא נביא.

כרגע יש בעיה וטיפלנו בה נקודתית. אני אומר לכם שאין לנו את הפריבילגיה הזאת לאפשר פלטים ברווחה. אני שמח שעם כניסתי במשאים ובמתנים על התקציב באדיבותה של שירה ממשרד האוצר ושל משרד האוצר, הפלטים שהיינו מחויבים אליהם בעבר, נבלעו ולא נעשו. אנחנו עם יד על הדופק. גם אין לי מאיפה. רבותיי, עלו כאן הרבה הצעות לשירותים כאלה ואחרים. הלוואי והייתה לנו יכולת. עכשיו אני אקפוץ לנושא אחר כי זה נוגע לסוגיית המצ'ינג. הוויכוח על המצ'ינג הוא ידוע, בין מרכז שלטון מקומי לבין משרדי הממשלה. הם מוכנים למצ'ינג - שהאוצר יביא את הכסף. האוצר רוצה סכום אפס - שהחזק יממן יותר. אנחנו מנסים למצוא דרך אמצעית. תבינו, אתם אומרים לי תעשו תוכניות ללא מצ'ינג. אנחנו עושים. עכשיו באה השאלה השנייה, כתוצאה מכך, למה זה עם מצ'ינג והשני בלי מצ'ינג. רבותיי, אנחנו שואפים שכל הרשויות בתחום 3-1 לא יפספסו במיצוי של תוכנית אחת כי בסוף זה מיועד לאוכלוסיות החלשות והמוחלשות ביותר. לכן אנחנו עובדים על כך. יש תוכניות גרנדיוזיות של ממש, של הסטת משאבים בסכומי עתק מהגדולות לקטנות, אבל זה תהליך והוא בעובדה. כרגע אני לא איש בשורה אבל אני יכול לומר לכם שזה נמצא בדיונים, זה עלה, זה יהיה בקדנציה הזאת, אני מקווה שהיא תהיה ארוכה ואז תהיה לנו אפשרות גם לממש אותה. זה לגבי סוגיית המצ'ינג. אני אומר לכם שאני מחויב שבעזרת השם כל מיזם חדש, כל תוכנית חדשה שמטפלת בכל המנעד שלנו, מה שאנחנו נוכל לייצר, אם נראה שהרשויות החלשות מתקשות ביישום והצורך שם הוא גדול יותר, אנחנו נעשה זאת בלי מצ'ינג,

או דמי רצינות, מצ'ינג מזערי. כפי שאמרתי,

הפחתה בהשקעה בתקציבי רווחה על ידי אותן רשויות. הפשיעה בחברה הערבית. רבותיי, כפי שאמרתי בתחילת הדרך וחבל שאחמד טיבי לא כאן

הבטחה מאוד גדולה שהיא לא מתורגמת בענייני תקציב. אם הייתי בא עכשיו ויורד לרזולוציות, גם יום עיון שלם לא היה מספיק. בואו נעשה את זה טלגרפית. הפשיעה בחברה הערבית. לא הייתי רוצה בשביל החברה הערבית שאני אקח על עצמי את כל האתגר הזה. אני לא רוצה להאמין שהחברה התייאשה מהשר בן גביר ופונה אלי.

יש תחומים שהם רווחה פר-אקסלנס ואנחנו עליהם. יש הרבה תוכניות בסוגיות האלה מול החברה הערבית כמו לגבי נוער בסיכון. אין תוכנית שמיועדת לחברה הכללית ולא מיועדת לחברה הערבית. כולם בתוך כל התוכניות ואפילו יש תוכניות ייעודיות. הלוואי ואני אצליח ובאתגרי המשרד יהיה טיפול מקסימלי במחוללי הפשיעה, במחוללי העוני ולא במתן המענים היום יומיים. אנחנו על זה. שוב, אני אשמח לשמוע האם יש תוכניות כאלה ואחרות או שימת דגש. אני לא חושב שזה המקום ושזה הפורום לדבר על הפשיעה בחברה הערבית. לא על הפשיעה. על התוכניות של המשרד לטפל בזה. הרב גפני, אם אתה יכול להזמין לכאן את השר בן גביר. עאידה, עוד ארבעה דיונים ואני אשמח לבוא ולהרחיב. אם יהיה דיון ממוקד בסעיף הזה. הוא אמר למה אני לא התייחסתי ואמרתי למה לא התייחסתי. אבל החבאתם את הסעיפים. רבותיי, תשתיות רווחה בשלטון המקומי, זה לא רק בחברה הערבית. בחברה הערבית יש קושי גדול יותר כי ראשי הרשויות, כלל ראשי הרשויות, אם הוא צריך לבנות עכשיו משרדים לטובת השירותים החברתיים או איזה כיכר יפה בכניסה לעיר או איזה פרויקט אני רואה רשויות מקומיות ששולחות לי כל יום עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט הכול יח"צ. לא קשור לשירותי רווחה. אותה רשות מקומית - אני לא רוצה לפרט איזו - גילתה חוסר אחריות בטיפול בתקציב הרווחה, גילינו שם שימוש לא נכון בתקציב הרווחה, ולכן היתנו את התנאי הזה של הבינוי בהתנהלות בתחומי רווחה. בלי שום קשר, אנחנו לא מענישים טוטלית והרמטית. אם הרשות המקומית הזו רוצה להראות הצהרת כוונות אחרת, שתבוא למשרד, מנכ"ל המשרד יקבל אותה ואנחנו נטפל בכך. כלל תשתיות הרווחה בשלטון המקומי, מה לעשות אבל זה לא בסדר עדיפות ראשון של ראשי הרשויות. הנה אני אומר לכם שאנחנו נשנה - אמרתי את זה בדיון ההנהלה אצלי ואני אומר את זה כאן בנוכחות כולם - ואנחנו ניתן תמריצים ונעדיף רשויות שנותנות תשומת לב לשירותי הרווחה. הן יקבלו גם את התמיכות למיזמים האחרים. יהיה להם ניקוד גבוה יותר. ברשותך, אני אתקדם. להורדת המצ'ינג התייחסתי. לגבי תקציבי המרה זה גם בחברה הערבית בגלל שהתפיסה התרבותית, ואנחנו קשובים לכך, יש קושי. אנחנו מיישמים בחלק. אי אפשר לעשות את זה בצורה גורפת.

רשות מקומית שרוצה להמיר תקציבים מהשמה חוץ ביתית לקהילה, שתבוא עם תוכנית מסודרת אופרטיבית מול המשרד ואנחנו נבחן אותה. אנחנו לא רוצים לייצר מצב של תמריץ שלילי לשימוש בתקציבי רווחה. המיזם התזונתי.

אמרתי ואני אומר שוב. המשרד מחויב לביטחון התזונתי. אמרתי זאת בפתיחת דבריי ואני אומר זאת שוב עכשיו.

אנחנו רואים בזה אחת מהמשימות החשובות שלנו. רק להזכיר, ואני אחדד ואומר, שאני לא אלין על אף משרד אחר שירצה לסייע בתחומי הרווחה. אני יכול רק לברך. אני מקווה שלא יהיה ניצול לרעה גם על ידי האוצר או גורמים אחרים. אם אני הייתי מתכלל הכול, לא היה לי מיליארד שקלים. עכשיו תחליטו אתם. קריטריונים צריך להתאים. לשפר, אני יודע שרוצים לשפר את הקריטריונים.

אנחנו בדיונים לא ירדנו מזה וכפי שהבטחתי, המיזם התזונתי,

לא ייפגע על כל סעיפיו, אם אלה עמותות הגג, סלי מזון,

כל מה שצריך כולל כרטיסי המזון שמשרד הרווחה מוביל. כרטיסי הרווחה של הביטחון התזונתי וכרטיסי סיוע של המשרד שלנו הם לא רק באספקה אלא זה מחייב במיצוי זכויות, בליווי אישי של המשפחות האלה. תפיסת העולם של הרווחה היא שברגע ששירותי הרווחה, המחלקות לשירותי הרווחה, מגיעה משפחה עם שבר, לא נותנים לה כרטיס ולכי אלא נותנים גם תשומת לב למה הם הגיעו למצב הזה. לסיכום אני אומר לך שיש לי תשובות לכל. אולי נעשה עוד דיון. אני רק יכול לומר לכם, כפי שאמרתי בפתיח, שהייתי יכול להזכיר פה כמעט כל התייחסות. רשמתי את כל מה שנאמר ויש לי התייחסות, גם של המשרד ולא רק שלי. בהמשך למה שנאמר לגבי הביטחון התזונתי אני אומר שאנחנו לא מקלים ראש בעשייה של החברה האזרחית ואנחנו צריכים אותה ורוצים אותה. אני יכול לומר לכם לכו הביתה, תעזבו את זה, אנחנו נתמודד לבד.

לא. זו אמירה ערכית חברתית. צריכים אתכם ואתם כתף חשובה למחלקות לשירותים חברתיים. מילה אחרונה על העובדים הסוציאליים. רבותיי, העובדות והעובדים הסוציאליים הם חוד החנית, הם היד הארוכה, הם הזרוע המקצועית והביצועית שלנו היחידה. אני שמח שהיה הסכם השכר בפעימה הראשונה והשנייה ויכול להיות שאפילו צריך עוד שיפור ועוד שיפור. הזכירו כאן את הביטחון שלהם. המשרד השקיע בשתי פעימות בסוגיית הביטחון. אין מה להשוות את מצב הביטחון האישי של העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים היום לעומת זה שהיה קודם לכן. בנושא הזה מושקעים כמעט כ-60 מיליון שקלים. היו 50 מיליון פלוס תוספת של המשרד. היד נטויה ואנחנו על זה. העצמה וחיזוק מעמדם של העובדים הסוציאליים במשרד הוא על סדר היום שלנו. לא פחות חשוב מזה, גם צמצום מספר התיקים שנופלים לפתחם. כבוד היושב ראש, לא קיבלתי תשובה על תקציב הוועדה למניעת רצח נשים. אני רק רוצה לומר מילה על שורדי השואה. רבותיי, הנה אני אומר לכם שהלוואי שכל התוכניות היו אצלי במשרד הרווחה.

אני מוכן לקבל אותן מכל השרים. אדוני, מעונות יום שיקומיים. אני מודה ליושב ראש הוועדה.

יושב ראש הוועדה מנהל את הוועדה. אני ב-DNA שלי אני לא שר אלא יושב ראש ועדה. לא קיבלתי תשובה לשאלה. מירב, אני לא מסכים לזה. אני רוצה להודות גם לצוות המשרד אבל בראש ובראשונה ליושב ראש הוועדה שנתן תשומת לב לתקציב הרווחה. הלוואי ויהיו איתי שותפים רבים. אני לא נרתע מכל שאילתה והצעה לסדר. צריך לשנות את השיח ואת השפה ולתת מודעות לשירותי הרווחה. האם נוכל לקבל תשובה לשאלה לגבי הוועדה. האם יש בתקציב או לא?

שאלתי שאלה בנימוס. למה אני לא מקבלת תשובה? את שואלת שאלה בנימוס אבל את צועקת לא בנימוס. את לא שומעת לי. הנה, אני גונב לו את הזכות. כל מי שלא קיבל תשובה, אני אשמח לקבל פנייה אישית. כבר שלחתי. אם שלחת

גם אני שלחתי פנייה ולא קיבלתי תשובה. אין דבר כזה. מי ששלח, שיפנה אלי אישית ואני אבדוק למה המשרד לא השיב לו. אדוני השר, אני מבקש לסכם. כל מי שלא קיבל תשובות, אני מבקש בסיכום עם השר להעביר את השאלות האלה והשר ישיב עליהן, ישיב לנו וישיב לשואלים. אני חושב שהדיון הזה היה דיון חשוב. היה לי מאוד קשה לקבוע את הדיון הזה. אנחנו נמצאים בחוק הסדרים ובחוק תקציב ומאוד קשה מבחינת הזמנים לעשות את הדיון הזה. אנחנו קבענו שהדיון יהיה עד 11:30 אבל גלשנו. הנושא הוא קריטי. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה שאנחנו מכאן ואילך עושים דיונים גם אחר הצוהריים ובערב. אני מבקש בזמן דיוני מליאה לקיים את הדיונים כי אחרת לא נספיק. אפשר להצביע בעד, אפשר להצביע נגד, אבל יהיו דיונים גם בהמשך היום. אין ברירה. הזמן שעומד לרשותנו הוא קצר. אדוני השר, אני רוצה להודות לך על ההופעה שלך יחד עם הצוות שלך. אתם עושים עבודת קודש, עבודה רצינית. אנחנו כמובן נעשה את הכול. אני רוצה לומר לגבי הנושא של ניצולי השואה. אני אפנה לראש הממשלה כי הרי זה עבר אליו. אני אפנה אליו לגבי העניין הזה של תקציב שורדי השואה, ניצולי השואה. אנחנו גם נקיים כאן דיונים כפי שעשינו בעבר. הוספנו הרבה כסף לאו דווקא בזמן תקציב. כמובן תקציב הוא תחנה ועיתוי שצריך לעשות זאת ואני אשתדל לעשות מה שאפשר. בכל מקרה אני מזמין אותך,

לכאן לדיונים שנקיים בעניין הזה. אני אבוא. לא נשכח את שורדי השואה. אדוני יושב ראש הוועדה ושר הרווחה, אני אשמח להתייחסות למעונות יום שיקומיים וחירשים-עיוורים. אני אבקש לפנות לשר. אני אדאג להעביר תשובה ישירה לשירלי פינטו. תודה רבה אני מודה לכולם ומתנצל בפני מי שלא הספקנו לשמוע אותו. אנחנו עוברים לדיון הבא. הישיבה ננעלה בשעה 12:11.